צהריים טובים לכולם,

ומשפט. יש לנו כרגע ארבע מערכות של תקנות שאנחנו צריכים לאשר. בואו נעשה

להאריך מעט את הדיון אל תוך המליאה, ודברים שלא נספיק למצות בדיון הזה, אל דאגה, יש לי תחושה שניפגש גם שבוע הבא בסוגיות

זה הסט הראשון של התקנות שאנחנו מביאים בפניכם. אני עוד לא קיבלתי תשובה לבקשתי ובכל זאת קורים דברים. השבוע הזה איננו דומה מבחינת היקף המגיפה לשבוע הקודם. הממשלה קיבלה החלטות שונות. איך כל זה משתלב וכל התקנות? אפילו

אנחנו צריכים לשמוע לא רק את משרד הבריאות אלא את נציגות הגורם המתכלל שמסיק את המסקנות הכלליות מתוך תמונת המצב של המגפה. אני אומר כך, חברי ומורי: א', כרגע אני לא יודע אם זה

מרבית האוכלוסייה המוגנת בהגדרות שלנו שנדבקת באומיקרון היא אוכלוסייה שמחוסנת בשתי מנות בעיקר בטווח של 4-5-6 חודשים ממועד קבלת המנה השנייה. אלה נתונים שרק הולכים ומתחזקים ככל שהתחלואה ממשיכה לעלות. לאור זה השבוע

כשמכפילים את הידיעה הזאת, את האחוז הזה,

אז יש לכם צפי מתי נגיע שוב למאות רבות של מאושפזים? ודאי. בגל דלתא אנחנו יודעים למשל שכ-10% מאוכלוסיות

אבל אתם יודעים כמה מאושפזים קשה

נכון. או שזה

כך? המספר הגבוה מגיע מאוכלוסייה שהיא פחות בסיכון,

אבל גם לא הרבה מגיעים למצב קשה. למשל באוכלוסייה

אבל אני ממה שאני מבין, זה לא כל כך חמור כמו שזה נשמע מבחינת החולים הקשים אם 100% מהמאומתים יהיו אומיקרון, לפי הנתונים של היום. אבל היא מדברת על נתונים בארצות

וגם ספציפית על אוכלוסיית ילדים, שזה נתון שמדאיג אותנו והוא יותר משמעותי ממה שראינו בגל הדלתא, זה התרחישים שאנחנו בעיקר מסתכלים עליהם ומתמקדים מבחינת היערכות מערכת הבריאות.

זה חלק מהחלטת ממשלה שהמטרה שלך בפירוש לעודד חיסונים וגם בעיקר לאפשר למערכת - - - עידוד חיסונים זו הצדקה אפידמיולוגית בעת הזו,

אם אתה משייך את זה תחת קטגוריית ההצדקה האפידמיולוגית אז כן. כי אנחנו מעריכים שמי שקיבל מנה ראשונה יגיע גם לקבל מנה שנייה. אז למה אני אקשר את זה? זה בעיקר

לכן רק מדינות שרמת התחלואה הנכנסת מהן בשבועיים האחרונים היא מעל 5% הן המדינות שהמלצנו להשאיר במסגרת תקנות הגבלת היציאה. חשוב כמובן לציין גם שככל שעובר הזמן, אנחנו מעריכים שבימים הקרובים, בשבוע

ככל שאתה יותר קרוב למנה השנייה ובמיוחד למנת הבוסטר המוגנות שלך גם בפני הדבקה היא הרבה יותר נמוכה וגם מן הסתם זה משפיע על פוטנציאל - - - ככל שאתה יותר קרוב או יותר רחוק?

אנחנו חושבים שאפידמיולוגית יש הבדל בחשיפה - - - בבן משפחה? סליחה, מה שאמרת עכשיו, במחילה, איננו מדויק. שמחה,

נגיד שבוע-שבועיים, קבוצת המדינות האדומות תהיה ריקה, אז הדיון יתייתר.

בוודאי למקום כמו ארצות הברית שאף אחד לא טס לשם לפחות משבוע. תחסכו את ועדת החריגים, תורידו עומס. אנשים פונים אלי כל הזמן על ועדות חריגים. תבטלו את איסור

כך אנחנו קוראים את הסעיף,

אני שואל מאיפה עד הרגע הזה העמדה של משרד המשפטים ומשרד הבריאות, של

זה אפילו לא מוטל על העובדים. אנחנו לא רואים הבדל פה בגדר ההסמכה כשההצדקה היא אותה הצדקה. זה נכון שזה מכביד יותר על העובדים אבל אנחנו עדיין בתוך אותו היגיון של כניסה למקומות, שאחרת לא

אבל פשיטא שכשהתו הירוק הזמני רלוונטי למסחר אז באותה נשימה לאפשר כניסה למסחר

אבל זה בטח לא מתכתב שבדיוק באותה נשימה אתה גם שולח אנשים עם חיסון אחד - - - למרות שזה לכאורה אנטיגן שנעשה במקום העבודה או שזה אנטיגן

אז אם יש לכם עכשיו הסבר אני מאשר את זה לעוד יום,

בואו נקריא את

דעתי לא נוחה גם מסוגיית ההסמכה אבל אני לא מציע לאמץ עמדה מחמירה כשמדובר על האוכלוסייה הכי פגיעה במדינת

אני יודעת שהייתה הידברות - - - לא הידברות, אני מבקש לקבל תשובה מכם לפני שאני מצביע. אז אפשר בבקשה להעלות את הנציג בזום. ראשית חבר הכנסת לשעבר דב ליפמן יתייחס לסוגיה הזו, אחרי זה אני מבקש לשמוע

ד"ר שלמון, שתי סוגיות לפתחך: א', האם אנחנו מקבלים ממך ומרשות האוכלוסין אמירה ברורה לפרוטוקול שבקשות הוועדה שנוסחו במכתב שהופנה אליכם אושרו ואלה יהיו הקריטריונים

ד"ר שלמון נותק מהזום, בינתיים נשמע את עמדת

אני רוצה, א', בצד התודות, להדגיש רגע במה מדובר.

בין אם הוא אזרח, תושב, תושב זמני, סטודנט שנמצא פה כדין, כל אדם שמרכז חייו בישראל כדין יכול לשוב לישראל ממדינה

אז זה קודם כל נפתר.

וזו לא מסגרת התקנות האלה אבל אנחנו מדברים עליה חודשים, היא הבעיה שיש לנו עם סיטואציה של מחלימים מארצות הברית. זו סיטואציה שצריך לחשוב

שלום ליו"ר וחברי הוועדה, אנחנו מיישרים קו עם הסיכומים האחרונים שהיו אמש ומעדכנים גם את הטפסים שלנו וגם את הוראות העבודה לצוותים שלנו בנציגויות בחו"ל ואצלנו במשרד.

אני כבר אומר שב-1 בפברואר אנחנו נעשה ישיבת יישור

אושר פה אחד. רשמנו לפנינו את הדברים שנאמרו עכשיו. אנחנו נוציא בקשה לרשות האוכלוסין לתקן את תשובתם בכתב לאור הדברים שנאמרו פה וההסכמות. תודה.

אנחנו מגיעים לתקנות התו הירוק (הגבלת פעילות), שהן נושא גדול וכבד. יש פה סוגיה אחת קטנה, שהיא

הרוב, דרך אגב, זה עסקים קטנים ובינוניים.

אנחנו טעינו, נכון לעכשיו הפגיעה היא אנושה, היא פגיעה של 50%. אני רוצה שתבינו שהתקנות כל

אלה המספרים, כדי שכל אלה שיושבים ומקבלים

אפילו אם החנות היא בגודל של 3,000 מ"ר. אז אנחנו היום מסתכלים במבט לאחור על התקנות ורואים שהרבה שכל לא היה מאחוריהן. אז אני אומר לכם עכשיו, התו הירוק מייצר תחלואה. הוא לא מונע תחלואה כי הוא מצופף את כל האנשים בשטחים הציבוריים, בחנויות מתחת ל-100 מטר. אני לא מצליח להבין. אני מדבר בלהט כי אני מדבר מדם ליבי, אני

היה איזה רציונל לא לפגוע בעסקים הקטנים. אני נחשב עסק גדול, קבוצת בריל, 230 סניפים. יש לי חדשות בשבילכם, שני-שליש מהסניפים שלי הם מתחת ל-100 מטר. אז אין כל קשר בין גודל החנות לבין האם העסק הוא גדול או קטן,

קטן או בינוני הוא פונקציה של מחזור עסקי ולא של גודל

תודה על הדברים.

אני לא מסכים עם כולם, אני אומר מראש. קשה בעיניי מצד אחד לדבר על ירידה בפדיון של 50% ומצד שני לומר: הגדלתם את הצפיפות. רק אני צריך להיות הוגן, כבוד היושב-ראש, הירידה ב-50% נובעת משני דברים: 30% מהירידה זה תו ירוק, ה-20% הנוספים - צריך להיות הגונים, אני לא רוצה לנפח סתם

תנסו את כל הטריקים שאתם יכולים לחשוב עליהם כדי לעודד אנשים להתחסן. אבל אני שואל, אם התכלית המרכזית היא מניעת תחלואה, זה לא מתיישב עם תו ירוק זמני, ואם התכלית המרכזית,

היא עידוד התחסנות אז תאמרו האם הועילו חכמים בתקנתם או לא.

הקוהרנטיות הייתה מחייבת לחזור לתו הירוק המקורי כי זה פשוט לא מתכתב ביחד, אלא אם אתם יודעים להראות לי נתונים דרמטיים שבשבוע של תו ירוק מורחב השגתם משהו, מניעת תחלואה

רק יש פער שהיא לא ידעה כל כך להסביר אותו,

כאזרח,

מאוד ציפיתי לקבל את חוות הדעת הזו, לראות חוות דעת שאומרת מה הפער בהדבקה בין מי שמחוסן ללא

חשוב להגיד שעקב זה שכמות המבודדים הולכת וגדלה, גם העובדים המבודדים, מעבר למחסור האדיר בכוח אדם של המסעדנים בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה עכשיו שכבר נמשכת תקופה

מעבר לכך חשוב להגיד לגבי נושא הפיצויים,

אם הממשלה נוקטת במדיניות של מה שנקרא "סגר נושם", שאותו "סגר נושם" מביא בסופו דבר לכך שהעסקים אמנם פתוחים אבל הם לא יכולים

אני לא אומר לממשלה מראש מה לדון. בתקנות שהצגנו היום יש הוראת שעה עד ה-18 לחודש ויש הארכת תוקף שהיא עד ה-18 לחודש. השאלה שלי היא אם את שתי ההוראות האלה - - - ברגע שהוא לא מאריך את התקנות מעבר ל-10 אז גם הוראת השעה בהכרח פוקעת

בינואר 2022)" פה תבדקו עם חקיקת משנה אם אנחנו צריכים לתקן גם ל-10 בינואר או להשאיר את זה ב-18 ולא תהיה לזה שום משמעות אחרי ה-10 "יראו כאילו - בתקנה 1- בהגדרה "אישור "תו ירוק"", אחרי פסקה (6) בא: "(7) אישור שמנפיק משרד הבריאות,

המעיד על כך שהוא זכאי ל"תו ירוק" זמני." אחרי ההגדרה "שדה תעופה בין-לאומי" בא: "תו ירוק זמני" אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, ואשר תקף ל- 30 ימים מיום קבלת מנת החיסון כאמור;"; בתקנה 6, אחרי פסקה (2ג) יבוא: "(2ד) הוא קיבל מנת חיסון ראשונה נגד נגיף הקורונה במהלך 30 הימים שקדמו לכניסתו למקום,"; בתקנה 7(א), בפסקה (5), אחרי פסקת משנה (ב3) בא: "(ב4) אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה נגד הקורונה במהלך 30 הימים שקדמו לכניסתו למקום,". תחילה תחילתה של תקנה 1 ביום ג' בשבט התשפ"ב (5 בינואר 2022)" שזה מתי שהתקנות פוקעות אבל (ב) אומר שהוראת השעה נכנסת לתוקף רק ב-6 בינואר כדי לתת למערכת זמן התארגנות, אם הבנתי נכון. "תחילתה של תקנה 2 ביום ד' בשבט התשפ"ב (6 בינואר 2022)." מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021, אושרו. התקנות אושרו. אני מבקש לומר שהתקנות מאושרות כאן ממש לא כלאחר יד. אני עושה את זה בלב כבד. אני חושב שיש פה מצד אחד פעולה מהירה לבלימת התפשטות

אבל במרוץ הזה קדימה צריך לחשוב גם על עקרונות של מידתיות ושל סבירות. אי אפשר יום אחד להרחיב תו ירוק, יום למחרת להמציא תו ירוק זמני וביום השלישי לפתור בצורה גורפת מחוסנים מבידוד דווקא בגל שיודעים בו שמחוסנים נדבקים ומדביקים. חייב להיות פה איזשהו מתווה. אני לא מוכן לחתום את שמי על-כך שהיום בחצות תפקע המדיניות וניוותר בלי כלום, אבל קחו לתשומת לבכם את ההערות שנאמרו בפתח הדיון ע"י חבר הכנסת בגין, על ידי, ע"י אחרים. הסיפור הזה יכול להחזיק רק כמהלך מעבר למדיניות שהיא יותר קוהרנטית ויותר מתכתבת, לא עם המציאות אלא עם המדיניות שלכם, של הממשלה בעצמה. קחו את זה בחשבון ואנחנו ניפגש בראשית השבוע לדיון. ממליץ לממשלה לקבל את ההחלטה עוד קודם לכן.

הישיבה ננעלה בשעה 16:50.